המלצה בדבר בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש. אני רוצה לעדכן מה היה בשבוע שעבר בנוגע לשיחות מול האופוזיציה בנושא, ולמעשה לא הצלחנו להגיע להסכמה. אני רוצה לתאר איך זה התגלגל. נמצא פה בועז, והוא בטח יאשר את דבריי, שהצעתי להם להעלות את המכסה מתשעה בהסכמה הרי אנחנו מוגבלים בתשעה, אלא אם יש הסכמה של הוועדה, ולקבוע 11, שישה לקואליציה וחמישה לאופוזיציה. קואליציה עתידית. אני רוצה להתייחס לנושא הסגנים. הצענו לבועז לקבוע שישה וחמישה, וחיכינו לראות אם יש הסכמה.

לצערי, היא לא פה, ואפילו אמרה שגם הם רוצים ייצוג,

ושבעה. אמרתי לה שאם יש הסכמה של בועז, נוכל ללכת להסכמה גם בכיוון

בשיחתי האחרונה עם בועז,

אני הולך לפרשנות פוליטית שלי, והסיבה היא

הלכנו מעבר למקובל לטובת הגעה להסכמות עם האופוזיציה,

כשראש הממשלה קורא למרד, למה אתה מצפה? נכון, אולי זה חלק מהמסר. בועז, אתה תתייחס ואני אומר בצורה מאוד פשוטה. אני פונה לכל סיעות האופוזיציה, מי

את זה אבי מעוז אמר, השותף הבכיר שלך. זכותך לדעתך, רק אני שואלת איפה - - - ווליד טאהא (רע"מ,

שבא לך. את מקשיבה לשאלה ולא לתשובה. ווליד טאהא (רע"מ,

אני אגיד מה אני חושב. כן, כן, תגיד. ווליד

אבל האם אתה מתחבר לתחושה שלקהילת הלהט"ב מגיעות זכויות שוות?

50 מיליון שקל ללהט"ב; הקמנו אגפים. את יודעת את האמת.

הדעות שלנו בעניין הזה ברורות.

הציבור מדמיין שלסגן שר יש יותר סמכויות. הציבור לא מבין שממשלת השינוי - - - גלית, את לא מבינה. את לא מבינה. - - - - - - מקשיבה רק לעצמה. שוב את מקשיבה רק לעצמך. הבא שמפריע, אני מתחיל להוציא. חברים, די. הוא חושב שהם סוטים. אפרת רייטן, האם אדם שחושב שהומו - - - - - - גלית, גלית, גלית, אמרת משפט אחרון וזהו. אני עוצר את הדיון. אני רק רוצה שאפרת רייטן תענה לי. לא, לא, לא. לא עכשיו. זהו, אני עוצר את הדיון. אני רק רוצה שאפרת רייטן תענה לי. אפשר? אפשר?

אני רק רוצה תשובה אחת לשאלה:

ראוי - - - אם אתה נותן לה לדבר, אתה נותן גם לי.

האם זה ראוי, ואני אשמח לתשובה של כן או לא, במדינה מערבית,

- - - אפרת, זכות הדיבור לא שלך כרגע.

את לא תחליטי מתי, את תקבלי. הבא שמתפרץ, אני קורא לו לסדר.

אני מבינה שיש פה איפה ואיפה? עם כל הכבוד. הבא שיתפרץ אני אקרא לו לסדר. כולם ידברו, אבל בלי להתפרץ יותר.

תרשמי, בבקשה, את אפרת רייטן ווליד טאהא. הייתה פה פאוזה משעשעת כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה בשביל להוציא קצת לחצים. אני חוזר לדיון, ואני אתן לכל מי שרצה להגיב, להגיב בשקט. התפרצויות ייקראו לסדר. שלום לכם, הצטרפו אלינו תלמידים מבית ספר ברנקו וייס מבית שמש. שיהיה לכם בהצלחה ותודה

גם נווה מצטרף, ואנחנו חוזרים לדיון. הדיון הפתוח שהיה פה קודם הסתיים. הזכרתי את שמך, חברת הכנסת רייטן, מכיוון שבהמשך לבקשתך הסכמנו למודל של שבעה-שישה.

גם את וגם הוא חזרתם אליי בתשובה שאתם מתנגדים לדבר הזה. רציתי לשמוע מבועז למה אתם מתנגדים. אני אסיים ואני אשמח אם לא יפריעו. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן התפרצה לדבריי, השרה לעתיד,

לא אמרתי שאתה השר לעתיד. גם בהצלחה. אני לא יודע אם אני רוצה להיות שר לעתיד. אני רוצה. שלא יהיה ספק,

בועז, אתה מתחיל עוד פעם את כל העניין. אבל אני בזכות דיבור. אני לוקח לך שלוש דקות.

אפילו להתייחס עניינית למהות אתם לא - - - אני זוכרת את האופוזיציה צועקת: סתימת פיות. משפט אחד לא נתנו לי לסיים, אבל

הצעתי לך שבעה-שישה, וכולם הסכימו. אתם לא רוצים? 15 סגנים? כל סיעה תקבל ייצוג.

הצעתי לו הצעות אחרות.

בבקשה, אפרת. ראשית, אני לא מסכמת כמוך את הדברים, כמו שאתה סיכמת עכשיו. אני חושבת שהאופוזיציה שמה הצעה על השולחן, ואותה אתם צריכים לבדוק לפני שאתם מחליטים אחרת. אתם רוצים להחליט אחרת ולא לקחת בחשבון

להגיד לנו שאתם לא מוכנים לשמוע אותנו, זאת רמיסה של זכויות שיש לאופוזיציה.

נתת לכל האחרים לדבר על הלהט"בים ולתקוף אותנו. לא, אני לא מרשה.

מילה, מילה. לא, את לא בזכות דיבור. אני רוצה לענות לך. על הפרק שתי הצעות לאופוזיציה: אחת, שבעה-שישה והשנייה היא הסכמה של כל סיעות

אני יכול להרגיע אותך, הכול בסדר. תהיה רגוע, אל תילחץ. תמשיכו לזלזל באינטליגנציה של הציבור.

שלח אתכם לאופוזיציה. אנחנו נמנה את מי שאנחנו רוצים ואיפה שאנחנו רוצים. אם אני אשאל אותך מה התפקיד שלו, אתה לא תדע. אני אדע בדיוק.

הדבר השני שאני רוצה לומר, וזה דבר לא פחות חשוב. ההצעה,

לעשות הפרד ומשול, אין הפרד ומשול באופוזיציה. אנחנו כולנו הגענו להסכמה אחת,

זה. חוץ מטיבי. חוץ מטיבי, וזה לגיטימי. הכול בסדר. אתה הרי יודע שהוא עזר לכם להפיל את הממשלה. רון, תם זמנך, תודה רבה. לא היה

רון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. שלמה, די, חאלס. תראה איך היא מתנהגת ולי אתה מעיר?

אולי תקשיבו לדברים, אולי משהו ישתנה. חברת הכנסת רייטן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אין לי בעיה. אתה יכול גם שלוש פעמים, אני רק מבקשת שתקשיבו. זה כבר יגיע.

טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): אני אענה לה עוד מעט.

גם אתה תענה. יש לך עוד חצי דקה. לא הצלחתי להוציא

כשאני קוראת את מה שהם כותבים עלינו או על הציבור שלנו, אנחנו כולנו משיחיים,

אנחנו כולנו כהניסטים וכולנו כמובן שונאי להט"בים. אנחנו הלהט"בים, אנחנו שולחים את

גלית, תודה. ראינו מה עשיתם לכל מי שלא עומד

אין מצב שאת מאמינה לעצמך.

חלף.

אני נכנסתי לאולם הוועדה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אני קורא אותך לסדר

אתם מתעקשים לאחוז בקרנות המזבח,

אפילו יושב-ראש לא הצלחתם להחליף.

כל רצונכם הוא להסדיר את העניינים כדי להעביר חבילת התחייבויות שנתתם לסמוטריץ' ואחרים.

חברת הכנסת גלית דיסטל הזכירה אותי יותר מפעם אחת, ולא הצלחתי

לא רק היחסים הפנימיים בתוך המדינה יהיו בסכנה חמורה.

השאלה איזה יהודים. לא רק מינוי יהודי, זה לא מספיק.

היושב-ראש, נכנס לדברים של חבר כנסת שנתת לו זכות דיבור.

תודה, הבנו את הנקודה.

חבר הכנסת ווליד טאהא, תודה רבה. אדם אחר הולך להיות מופקד על תפקיד בכיר מאוד. הוא הואשם בטרור ואתם מדברים על סוגיית להט"ב. חבר הכנסת ווליד טאהא,

תודה

על האדמה החרוכה שהשאירו לנו בשנה וחצי האחרונות, אז הם מוצאים איזה נושא להסיט אליו את סדר-היום הציבורי. אגב, ווליד, הזכרת לי משהו.

המלחמה הזאת נגד הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, ליהדות, לתורת ישראל היא לא מקרית. הבן שלי לומד בחינוך הממלכתי בפתח תקווה בכיתה ח'. החליט מי שהחליט שהשנה הכיתה שלו לא לומדת תנ"ך. לא שאלו, לא אמרו, אלא הורידו את

חבר הכנסת טור פז, קשה לך לשמוע, האמת כואבת. קשה לך לשמוע ואתה תקשיב או תצא החוצה. אני אקשיב. לכן, הדבר הזה הוא לא התמקדות סתם אלא הקשר לתנ"ך,

ווליד טאהא (רע"מ,

גם אליך אני אגיע תכף.

אי-אפשר לכנות את עצמכם הגעתי קצת לקראת הסיום, ופספסתי את ההתחלה להשתייך למחנה נאור,

וכמה שבועות אחרי בחירות,

רק להגיד, קצת צניעות לא תזיק לכם בטח כמה שבועות אחרי הבחירות שבהן הובסתם. זה הכולא. אני חוזר לדיון. האופוזיציה יצאה לנסות להגיע לאחת משתי הסכמות: האחת, מינוי של שבעה-שישה בהסכמה רחבה כדי שתהיה נציגות לכל

מה זה קשור אליך? אני ממשיך.

באופוזיציה - - - יואב, הוא אומר לך שהוא מוותר על סגן. לא, הוא לא אמר לי את זה. הוא אמר לי משהו קצת

ללוחם בצה"ל הוא קרא אידיוט. משניכם אני מבקש לשמור על השיח. ההתפרצות הזאת לא ראויה מאף

אני לא מוכן שהקואליציה תדרוס את האופוזיציה. אתם סתם מתבלבלים ביניכם. הוא לא רוצה סגן. נכון, לא רוצה. הינה, הוא לא רוצה. הוא אומר שהוא לא רוצה, אז יש לנו הצעה. יואב, הוא אומר את זה עוד פעם. לפרוטוקול, יש הצעה של כולנו. לא, אין כזאת הצעה. הינה, הוא אומר. הוא אומר שהוא איתנו.

נו, הוא לא רוצה סגן. הוא אומר שהוא לא רוצה סגן. אני דיברתי עברית. לא רוצה סגן, רוצה ועדת כספים. אתה לא מקשיב לסוף דבריו. תן לו בן אדם בכספים ונגמור את האירוע. על ועדות אנחנו נדבר אחרי זה, וזה לא קשור אליך,

עם כל הכבוד. הוא אומר שהוא לא רוצה סגן.

תגיד לו: אני רוצה סגן, כדי שהוא יבין, אלא אם אתה נותן לי בן אדם בכספים. זה מה שאתה אומר?

אם מדברים על אופוזיציה, תבואו לקראתנו.

לא רוצה סגן, אני רוצה שניים בכספים לחד"ש-תע"ל. תן לו עכשיו ונגמר הסיפור. יואב, אני אומר שוב, על ועדות נדבר בנפרד. זה רק זמני. טיבי, תגיד אתה. אנחנו רוצים להציע עכשיו הצעה של ארבעה-שלושה. אתה מוכן לזה או שאתה איתם? אתה מוכן לארבעה-שלושה? שבעה-שישה. אוקיי, אז הוא איתכם. כולנו פה אחד חוץ מטיבי. זאת הצעה של רייטן. אין לי בעיה, בסדר גמור. אתה דורס את רייטן. אני נגד ההצעה של רייטן. אני נגד. לא נשתף פעולה עם שום דבר שיעשה לכם את העבודה מהדברים האיומים שעושים - - - אני עובר עכשיו לקרוא החוצה. מעכשיו אני זורק החוצה. הבא שמפריע עף החוצה. עף או שאתה עושה תהליך של קריאות? קריאה ראשונה לווליד טאהא. ווליד טאהא (רע"מ,

קריאה שנייה לווליד טאהא. ווליד אמר שהוא מתנגד לכל הצעה. זה עוד גורם באופוזיציה שמתנגד. בסדר, מתנגד. אתה רוצה משהו, יעקב? אני לא רוצה להציע הצעה, אני רק רוצה לומר דבר אחד, שאנחנו משתדלים לעשות פה דבר שבאמת יהיה מקובל על כל חברי האופוזיציה ועל כל חברי הקואליציה, בניגוד למה שהם עשו, כשהם קבעו לנו וניסו לסכסך בינינו. אנחנו לא מייצגים אף רשימה,

אחמד יודע לייצג את עצמו מצוין, גם בעברית. זה לא כל האופוזיציה, זה מה שאני אומר. רון כץ, קריאה ראשונה. אתה צועק ומפריע.

אני חושב שהיושב ראש הזמני הגיע בג'נטלמניות. הוא אמר לכם, חברים, תבואו להסכמה. הוא הסכים להצעתה של רייטן, ומדובר באמת להתחיל את המוסד הזה שנקרא יושב-ראש הכנסת והסגנים בצורה מסודרת, כשלכולם יש את הייצוג שלהם. אני חושב שההתערבות שלכם, ככה עשיתם כשהייתם בקואליציה והתערבתם לנו פנימה. אנחנו לא מתערבים, אנחנו באים ואומרים לכולם. תודה רבה. לאור אי ההסכמות שיש בין כל סיעות האופוזיציה, ההצעה שלנו היא זאת: ימונו זמניים שלושה חברים - - - יש הסכמות של כולנו. קריאה שנייה לרון כץ. רון, בקריאה הבאה אתה יוצא החוצה. ההצעה של סיעות הקואליציה לתקופה זמנית בלבד, לאור סירוב האופוזיציה, ומדובר על סגנים זמניים בלבד: ימונו שלושה מסיעות הקואליציה, שניים מהליכוד, אחד מש"ס, ואני כבר אומר שאחד מהליכוד אנחנו ניתן ליהדות התורה. אלה השלושה. מהאופוזיציה נמנה אחד מהמחנה הממלכתי וכל עוד מכהן מיקי כיו"ר הכנסת, התוצאה תהיה שלושה-שניים. ברגע שמיקי יוחלף, נמנה סגן נוסף מיש עתיד במקומו. זאת ההצעה, ולפני שאני עובר להצבעה, האם מישהו רוצה להתייחס? בבקשה, יבגני. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני מגנה אמירות של חבר הכנסת טיבי. אתה ותיק, עשרים שנה פה, ואתה אומר

התכוונתי לכל מילה. אני מבקש להביע התנגדות לדברים שאתה השמעת, וזה לא מקובל. אמרנו מראש שאנחנו רוצים לדבר על הקבוע. שומעים אותנו,

ורוב האנשים לא מבינים על מה הוויכוח. אנחנו רוצים שאתם, הקואליציה המתגבשת, אתם נבחרתם, קיבלתם את אמון הבוחר, בבקשה, תמנו יושב-ראש קבוע ונדבר על סגנים קבועים. זה כל הסיפור. כל המשחקים שלכם הם בשביל לעשות נשיאות הכנסת ולהעביר את החוקים שאתם רוצים. לזה אני מסכים. להצעה הזאת אני מסכים. איך אומרים אצלכם? תפדל, תעשו, אבל אתם עושים את המשחק הזה ומסתתרים, כאילו אנחנו פה אופוזיציה-קואליציה. חבר'ה, תמנו. נבחרתם? איך אומר חבר הכנסת קרעי? אתה רוצה למשול תמשול, תמנה קבוע וברגע שיהיו לכם סגנים קבועים, זה סיפור אחר.

אל תנסו לעשות דאעווינים עלינו. זה מה שרציתי להגיד. אבל זה מצליח לנו, יבגני. מי עוד לא דיבר? משה טור פז, בבקשה. אני רוצה לחזור להצעה, אדוני. עומדת כאן הצעה של האופוזיציה המיועדת של שלושה-ארבעה. שתי סיעות מתוך האופוזיציה לא מסכימות. זה לא נכון, זה לא נכון.

איפה שתיים? אחת, אופיר. ווליד, אתה מסכים, דרך אגב? ווליד, אתה הסכמת להצעה שהם הציעו? לא, אני נגד. בבקשה, הינה, תודה רבה. שתי סיעות. מה הולך פה? מה קורה באופוזיציה? אל תטעה את הוועדה. איך אתם אומרים הצעה של האופוזיציה, כששתי סיעות לא מסכימות? צודק ווליד במה שהוא אומר. אתם רומסים את הכבוד שלהם פעם נוספת. דיבר כאן יבגני לפניי, ואני רוצה לחזור על הדברים. בסוף בסוף אתם רוצים גם לעשות כל מה שבראש שלכם וגם לזרוק את זה עלינו. חברים יקרים, תגידו, אין בעיה. שלמה קרעי, אנחנו שומעים אותך בכל מקום. אנחנו נעשה מה שבראש שלנו, אנחנו נדרוס אתכם.

לדרוס זה אתם.

אנחנו נמשול. ניתן לכם את הכלים הפרלמנטריים.

זה נשמע כמו השתלטות, לא כמו משילות. אתה אמרת ואומר את זה, וזה בסדר.

אתה רק מחזק את זה שאין הסכמות בין כל סיעות האופוזיציה, וזה בסדר. תמשיך. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): תמשיך עם הארבעה-שלושה. אותנו שכנעתם, תשכנע את אחמד טיבי ונגמר העניין. הינה, יש הסכמה. תשכנע את טיבי ונגמר העניין. מי הדובר הבא? אני גם ביקשתי. אתה הפרעת ודיברת. אפרת רייטן, בבקשה. הבנתי שהתייחסו אליי בזמן שהייתי בחוץ, כשהוצאתי פעמיים על ידי היו"ר המחליף. אני רק רוצה לומר שקדנציה שלמה שהייתי פה, אומנם קצרה, שנה וחצי, לא הוצאתי חבר כנסת אחד בכל הוועדות שהייתי. החבר שיושב לידך הוציא מספיק אנשים. אני אומרת לך, נהגתי בכם בצורה הכי הכי הגונה. כל מי שנמצא כאן יודע את זה ומעיד. לצאת לחמש דקות זה הגון מאוד. קרעי, אני מבקשת לומר את דבריי. אל תפריעי למהלך הדיון.

אני חושבת שמן הראוי לזכור אנשים שהתנהגו בצורה מכבדת במהלך כל הקדנציה. נכון, נכון. אני חושבת שיש חשיבות לתת לאנשים להביע את דעתם עד הסוף. בשביל זה הכנסת קיימת. בשביל לשמוע. בשביל זה רשות דיבור.

כשהוצאת החוצה לא היית ברשות דיבור. קרעי, די, נו. יו"ר הוועדה המסדרת, חבר הכנסת קיש, דיברנו לפני שיצאנו להפסקה ההיא כדי לגבש עמדה. ניסיתי לחבר גם את חבר הכנסת טיבי, והוא סירב. סירבת לשלושה-ארבעה שהצעתי לך. הסכמתי לשבעה-שישה שלך. השישה-שבעה שלי בא במסגרת הרבה הצעות. כמו שאתה הצעת לי הצעות ולא קיבלתי אותן, גם אני הצעתי הצעות שלא התקבלו. זה לא משנה, זה חלק מהמשא ומתן. שמעתי אותה לפני שעה בפעם הראשונה, והסכמתי מיד. אבל אני לא הצעתי לך אותה. מישהו ממקום אחר הציע לך אותה.

היא נאמרה כאן בוועדה. נכון, לא על ידי, טיבי. לא על ידי. כרגע, מבחינתנו, אנחנו בהחלט מצליחים להגיע לאיזשהו גיבוש ולהציע הצעה מאוד הגיונית, של כולם, למעט חבר הכנסת טיבי. לתת הצעה של שלושה-ארבעה לפי הסדר והגודל גם אני לא נמצאת שם, גם אני לא מקבלת שם מקום. מה לעשות, זה המצב שבו אני נמצאת כרגע, זה נשמע לי הגון ואני לא דורסת אף אחד מחבריי. בסוף זאת ועדה זמנית. כמי שוויתר על הכבוד המפוקפק של סגן זמני לשבוע וחצי, מה ההבדל בין שבעה-שישה לשלושה-ארבעה? אם אתם רוצים לתקוע אותם, תתקעו אותם סופית גם שלושה-ארבעה וגם שבעה-שישה, אלא אם אתם רוצים לעשות תרגיל עם מישהו. לא נולדנו אתמול. מה המטרה שלכם להסכים לשלושה-ארבעה ולדחות שבעה-שישה של כל הסיעות? מה המטרה? מה המטרה להתנגד לפני חמש דקות ולתמוך עכשיו? משהו מסריח פה. יש משהו מסריח. פתאום אתם מסכימים? את אמרת לי שבעה-שישה. למה זה מרגיז אותך? מה הבעיה? לפני רגע אתה לא הסכמת. אני מדבר איתה עכשיו, לא איתך. למה פתאום את מסכימה ועכשיו את לא מסכימה. ההצעה של השבעה-שישה עלתה אתמול במסגרת שיחות. אף אחד לא העביר לי ארבעה-שלושה, רק עכשיו שמעתי. מי שרוצה את דעתי, מעביר לי הצעה. לא כופה עליי הצעה. אני מייצג סיעה חשובה בכנסת.

כולן סיעות חשובות, ואף אחד לא מזלזל באף אחד. ברגע שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש בינינו הסכמה ואנחנו רוצים להתקדם, מן הראוי - - - למה את נותנת לקואליציה מתנות?

למה נתת להם שלושה-ארבעה?

אתה לא רוצה את המקום הזה, אז מה אכפת לך? אני לא רוצה, אבל אני לא אוהב את ההתבטאות - - - אפרת, אנחנו סיימנו. אפרת, עכשיו די. אבל אם אף אחד לא רוצה, אפשר להתקדם.

אנחנו סיימנו עם רשימת הדוברים, ונצא להפסקה כדי שתנסו אולי להחליף בוועדת הכספים. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): תשכח מהקטע של ועדת כספים,

ב-13:00 נתכנס פה להצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:35 ונתחדשה בשעה 13:00.) נא לשבת, אני פותח את הישיבה. חסרים פה נציגים, אתם מוכנים להצבעה או שיש לכם איזו בעיה? אני לא רואה את כל האופוזיציה. אני מקריא את ההצעה: אני מעמיד להצבעה המלצה למליאה לבחור ארבעה סגנים זמניים, שיכהנו עד לבחירת הסגנים הקבועים. כלומר, הנשיאות תמנה חמישה חברים שלושה מהקואליציה העתידית, שניים מהאופוזיציה. כאשר תסתיים כהונתו של מיקי לוי כיו"ר, תהיה ליש עתיד זכות למינוי סגן זמני נוסף, כך שהנשיאות תמנה שישה חברים, וביניהם יהיה היו"ר החדש שייבחר ויחליף את מיקי לוי. זאת אומרת, שלושה כרגע ואחד מהאופוזיציה אני מקריא את השמות שלהם. השלושה והאחד האלה יצרו יחס של שלושה-שניים בנשיאות, וברגע שנחליף יו"ר, יהיה ארבעה-אחד ונמנה ליש עתיד סגן נוסף, כך שזה יהיה ארבעה-שניים לפי שישה חברים. השמות הם אופיר כץ, יעקב מרגי, יעקב טסלר, שהוא למעשה על חשבון הליכוד, ומתן כהנא. צריך לומר שהבחירה היא אישית. הבחירה היא אישית. אני מבקש התייעצות סיעתית. אוקיי, ההצבעה תהיה ב-13:08. (הישיבה נפסקה בשעה 13:03 ונתחדשה בשעה 13:08.) נא לשבת, אני רוצה לדעת מי מחליף את מי, ונעבור על השמות. מי שאני מקריא מצביע יואב קיש פה, שלמה קרעי פה, חנוך מלביצקי מחליף את שיקלי; בועז ביסמוט מחליף את גלית דיסטל אטבריאן; אופיר כץ פה, מירב בן ארי מי מחליף אותה?

בועז טופורובסקי פה, רון כץ פה, מיכאל ביטון לא פה, שרן מרים השכל לא פה, מיכאל מלכיאלי פה, במקום משה ארבל בניהו אברהם בצלאל, יעקב אשר פה, שמחה רוטמן פה, יצחק שמעון וסרלוף פה, יבגני סובה פה, ווליד טאהא פה, אחמד טיבי פה, אפרת רייטן מרום פה. מי שקראתי בשמו יכול להצביע בהתאם לחילופין. אני אקריא שוב למען הסר ספק. ההמלצה למליאה היא לבחור ארבעה סגנים זמניים, שיכהנו עד לבחירת הסגנים הקבועים, כלומר הנשיאות תמנה בשלב הראשון חמישה חברים, כי אלה ארבעה יחד עם היו"ר, שלושה מהקואליציה העתידית, שניים מהאופוזיציה מיקי לוי ומועמד נוסף. לאחר שתסתיים כהונת מיקי לוי כיו"ר, תהיה ליש עתיד זכות למינוי סגן נוסף זמני, כך שהנשיאות תגדל לשישה חברים. השמות: אופיר כץ מטעם הליכוד, יעקב טסלר על חשבון הליכוד, יעקב מרגי מש"ס ומתן כהנא מהמחנה הממלכתי. מי בעד, ירים את ידו. אני מחליף את מירב בן ארי. הצבעה בעד ההצעה למנות ארבעה סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת 10 נגד, 6 נמנעים, אין ההצעה למליאה אושרה. ההצעה התקבלה ברוב של עשרה נגד שישה.

נשוב לדיון ב-13:40. (הישיבה נפסקה בשעה 13:10 ונתחדשה בשעה 13:40.) שלום לכולם, אני מחדש את הישיבה.

אם רון כץ לא פה לנמק - - - אני רוצה לנמק את הרביזיה. אתה רוצה לנמק?